צהרים טובים לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה, בנושא זינוק בהכנסות המדינה משיווק וממיסוי דירות חדשות ובחינת האפשרות לשימוש בכספים אלה להורדת מחירי הדירות - ממצאי דו״ח

החלק האחרון והאבסורדי מבניהם, זה שמי שבסוף מרוויח מעליית המחירים זו הממשלה, שהיא האחראית לכך שלא יהיה בכלל כשל. זאת אומרת,

אבל זוגות צעירים נאנקים כי הם החליטו לפני שנתיים שהם קופצים למים העמוקים וקונים דירה, הם גם שילמו מחיר יקר יחסית, פחות ממה שעולה להם עכשיו,

כולל את היטלי ההשבחה שהולכים לרשויות?

מנהל מקרקעי ישראל, מי נמצא כאן?

אם תוכל לתת לנו את הפירוט הנרחב יותר בחלק הזה,

שוב, הכנסות הרשות הן נגזרות בהתאם לתוכנית השיווקים,

כך גם יש לנו יותר מכרזים שנסגרים

קח מספר: 37 מיליארד שקלים הכנסות בשנת

אבל אני רוצה רגע להבין שוב, כל מה שהולך לדיור מסתכם בערך ב-50%? ההוצאות הן בסופו של דבר כ-20% או 25%. רוב הכסף הולך כהעברות

- - של התחלות בנייה ושווקים של רמ״י. אם נסתכל על שנת 2023, המחירים התחילו קצת לרדת ואנחנו מקווים שכך זה ימשיך. אם הייתי בעלים של קרקע פרטית, הייתי מחליט שאני לא

למה

יש לך משרד חינוך, יש לך תקציב, אז תנהל אותו נכון ותעשה את מה

אז עושים כי אין ברירה, ולא עושים מספיק אגב. אני מבין שיש החלטה להגברת הקצב בנושא תשתיות ציבוריות, ואני מקווה מאוד שזה

כשאתה במשבר יש את פרק הזמן שבו המשבר בשיאו, לשם אתה צריך להגיע לא עם שני אקמול אלא עם כלי הרבה יותר חזק ולכן זה בדיוק הזמן לעשות דברים שאתה לא עושה אותם באופן רגיל. אני לא מבקש ממך לקבל היום החלטה קבועה לדורות שמהיום והלאה הולך כך וכך כסף להאצת הבניה או לעזרה

- - היא הבינה שבתוך המשבר היא עושה יותר כסף. אני לא אומר את זה עוד פעם על מנת להאשים אלא כדי שתכניסו את זה לכם כסדרי עדיפויות. כי אתם יכולים לעשות את זה בשכל ובחכמה, עם חלק מהכסף הזה,

אז יעשו פיילוט של 150 מיליון בשתי שכונות?

כמה תעלה למדינה רעידת אדמה שאולי תקרה חלילה בעוד ארבע או חמש שנים? כשיכולנו בשנים האלה לבוא עם דחפור, לטפל בבעיה עם כלים שמתאימים לגודלה. אני לא אומר שלא אכיפת לי מתקציב

אני מגיע עכשיו מוועדת כלכלה והפתרון לבעיית התאגידים זה להקים קרן כדי לקחת את הדיבידנד, שדרכה הם יוכלו באוצר לעשות עוד קופה. גם פה, מה הפתרון של האוצר? הקימו מושג שנקרא קרן ארנונה שבעצם לוקח את הרשויות, שבלאו הכי נאנקות סביב העומס ומוריד אותם למטה על מנת לפתור את משבר

אנחנו רואים עלייה בהכנסות המדינה, שהייתה יכולה להיות גדולה יותר אם לא היו סבסודים כמו של דירות בהנחה במתכונות השונות. יש צרכים רבים על מנת שנוכל להאיץ את הבנייה ולקדם את העולם הזה ואנחנו נמצאים בתוך סד תקציבים שמוגדר לנו ועושים בתוכו כמיטב יכולתנו.

לפני כמה חודשים, עשינו מכרז על קרקע בבעלות עיריית רמת השרון עם זכויות ל - 15 יחידות דיור ומ- 900 אלף שקלים עלינו למיליון וחצי שקלים, אחר כך ל-2 מיליון ו-300 אלף שקלים,

ואנחנו קיבלנו את הכסף,

אלה דברים בסיסיים ורשות צריכה להצליח להתגלגל בתוך כל המספרים האלה. בין 20% ל-30% מהדירות בפרויקטים, הן דירות קטנות שמיועדות לזוגות צעירים. אבל אתה שומע את המחירים. לכן הרבה מהדירות האלו הולכות

במפרט של W. מרפסות 22 מטרים,

הם היו באים אליי ואומרים לי שאולי הדירה עולה להם 7,000 שקלים, אבל הארנונה עולה 2,500

זוגות צעירים, גם כאלה שנכללים בדיור בר השגה או זכאים להנחות, מעבירים לרמ״י כספים שלא לצורך.

שלא ימציאו שיטות חדשות להוצאת כספים מהזוגות

וחלק ילך לוועדות המחוזיות,

בכל וועדה מחוזית תהיינה מיני ועדות,

חלק מהכסף ילך לתמריצים בענף על מנת שייבנו יותר. יש לנו הרבה מאוד רעיונות. למשל - פריסת תשלומים, וזה רעיון של רמ״י, לא

שם המדינה צריכה להכניס את היד לכיס. אגב, גם בבנייה סטנדרטית ורגילה צריכים להעלות את סכומי הפיתוח, להתחשב במקומות בהם יש עלויות בנייה גבוהות יותר בגלל התנאים,

ועדיין קופת המדינה לא תיעצר.

תודה רבה, עורך דין איתן עטיה, בבקשה. המחקר של הממ״מ נותן לנו הוכחה מחקרית נוספת לשיטת עבודה

כל מקור הכנסה אפשרי שיוכל להיכנס אל תוך הבלנדר של אוצר המדינה,

מדוע השלטון המקומי פה סמוך על שולחן הממשלה ומקבץ נדבות. יותר מזה,

מהצד של מה מקבלים בחזרה,

ואת הנטל של ההוצאה התקציבית על שירותים

אבל בלי לתת לה כסף ותקציבים שנצרכים להעמיד לטובת

בנוסף על כל זה,

שלא בלבד שכל הכסף אצלם ולא משתמשים בו למטרות

אני לא אומר שהכול זה באחריות המדינה. אבל כשאני משווה את זה לעשר שנים האחרונות, אין פה איזו פריצה גדולה מצד האוצר בנושא של הדיור.

כל פעם בוחרים משהו כזה ואחר,

אני לא

באזור הביקוש זו לא חכמה.

אז גם קו השבר הסורי אפריקאי יושב בפריפריה.

רמת גן, על מקום טוב באמצע, אבל לא. יושב בפריפריה. ואני אומר לך, אני הייתי שם בסיור, מי שמגיע לצפון אני ממליץ לנסוע ולראות, אתה רואה בניינים עם רגליים כאלה צרות, עם סדקים רחבים ומאות אנשים גרים

אנחנו יכולים להביא חברות קבלניות מסין שיעשו את העבודה. לא, אני רוצה כחול לבן. אני רוצה לפרנס את כל חברות הקבלניות בארץ, אבל צריך לסבסד אותן ולדאוג להם לעובדים כדי שהם יגיעו לפריפריה. שיראו דוחות שיוכיחו שאת 30% מהפעילות שלהם הם מעבירים לפריפריה.

אנשים מרוויחים פחות כסף מבמרכז, יש שם גם המון עצמאים - - - תן לי לתקן אותך, לא צריך לסבסד אותם, אלא לסבסד תוכניות שהמדינה שמה בעדיפות ראשונה, לקדם פרויקטים כמו ה- Tax credit ודברים מהסוג הזה, וגם את זה צריך לעשות בשום שכל זה נכון, אבל זה גם חלק מהעניין, בגלל שאם לא יזמים וקבלנים לא ירוויחו הם פשוט לא יבנו. שישתלם להם להוביל כלים. יש לנו בתנועה עשרות קבלנים קטנים.

וכששוחחתי איתם שאלתי למה הם לא הולכים לפריפריה הם אמרו מפורשות שזה לא כלכלי, ואם זה לא כלכלי זה לא יקרה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לזה, ולדבר נוסף. הרי אם אתה רוצה לעשות פרויקט של פינוי בינוי, אז יש לנו בעיה קשה מאוד עם זה שמחירי שכירויות גבוהים, לכן לא משתלם לקבלנים לפצות את הדיירים למספר שנים. לכן צריך לקחת עכשיו שטחים של המדינה בקיבוצים ומושבים, לפצות את אותם יישובים, מושבים וקיבוצים כדי שהם לא ירגישו שלוקחים להם משהו, ובקצה של כל מושב לפתח מבנים של עד ארבע קומות, שאחר כך יוכלו לשמש גם עבור שכירות לטווח ארוך. זה אפשרי, וצריך לתת על זה את הדעת. אני לא מבין למה לא עשו את זה במשך 20 שנה. תודה רבה. אני מקצר כי רוח הדברים ברורה. ארבל אלטשולר, בבקשה, שם ותפקיד.

ארבל אלטושלר, מנהל תחום בכיר שיכון מקרקעין, אגף השיכון הכללי. אני אשמח להתייחס למספר דברים שנאמרו כאן. מדינת ישראל משקיעה מיליארדים בתחום הדיור. אתם מוזמנים גם לקרוא את פרק הדיור בדוחות הכספיים ולראות. אם זה בפיתוח, בסבסוד פיתוח - הזכרת למשל את הנושא של הפיתוח בפריפריה ואת עלויות הפיתוח הגבוהות שם,

משקיעה גם בהתחדשות עירונית, גם בסבסוד התחדשות עירונית בפריפריה, נחתמו הסכמי - - - אבל לא על זה רציתי לדבר. אבל רגע, אמרת על ההתחדשות העירונית בפריפריה. על כמה עומד הסבסוד לשנה הזאת? עבור הנושא של התחדשות עירונית בפריפריה היו אמורים לצאת כ-220 מיליון שקלים, כבר בתקציב הקודם, אבל לא זו הנקודה. הפיילוט הקודם. זו הנקודה, אבל לא משנה, תמשיך. אם זה דיון על התחדשות עירונית אז בוא נקיים דיון על התחדשות עירונית, אני אשמח להתייחס בצורה רוחבית לסוגיית המאקרו. אבל יש עשר אצבעות, התחדשות עירונית, מיסוי, סבסוד, ובסוף זה יוצא אגרוף. בגלל זה אנחנו פועלים גם בתחום המיסוי, גם בתחום הפיתוח, גם בתחום המיסוי וגם בתחום הרישוי. ישנם צעדים שמתרחשים בכל התחומים האלה. אני כן רוצה להתייחס לסוגיית המאקרו שציינת קודם. הזכירו כאן את התקבולים מהפרטת מקרקעי ישראל בשנתיים האחרונות, שאכן היו גבוהים יותר.

צריך לזכור שבשנת 2022 שווקו כ-78 אלף יחידות דיור על פי רשות מקרקעי ישראל, זה הוא שיא של כל הזמנים. מעולם לא הגיעו למספרים האלה. השנה הכי גבוהה לפניה הייתה שנת 2021, וגם הדבר הזה הוא חלק גדול ממה שהוביל לעלייה בתקבולים. אבל אם אנחנו נסתכל על העלייה בתקבולים מהשנים הקודמות ההעברות שהועברו למשרד האוצר, נעו על סביב מיליארד שקלים בשנה. למשל, בשנת 2020, הועברו בסך הכול כ-860 מיליון שקלים ועדיין מדינת ישראל השקיעה מיליארדים בתחום הדיור. לדעתי אף אחד לא חושב שאם פתאום ההעברות האלה צונחות למתחת למיליארד אז צריך לקצץ מההשקעה בדיור. הסיבה לכך היא שיש הפרדה בין צד ההכנסה לצד ההוצאה.

כמו שציינתי - - - זאת אומרת, כתוצאה מה - Crisis שהיה, אתה בעצם מחזיר היום על הפסדים של העבר? לא מחזיר על הפסדי עבר. כמו שציינת מספר פעמים ובצדק, גם בישיבה הזו וגם בקודמת,

ישנם כללים פיסקליים בדומה לכללים המוניטריים. ישנם כללים פיסקליים וכללי חשבונאות לאומית. ממשלת ישראל מתנהלת בברוטו. הכנסות לחוד והוצאות לחוד. ההוצאות נקבעות על ידי הממשלה, מאושרות בחוק התקציב השנתי, אחר כך נעשים גם שינויים בתקציב בוועדת כספים,

ההוצאה והוא משקף את סדרי העדיפויות של הממשלה. ההוצאות האלו ממומנות על ידי היקף התקבולים של המדינה ממסים. הפער בין השניים האלה זה מה שנקרא הגירעון. ועם כל הכבוד, עדיין גם בגדר הזה שאתה מגדר. יש עדיין את האפשרות לשנות. לא באנו ודיברנו על כל הסכום של המיסוי ועל כל ההכנסות. יש כרגע בעיה, שיוצאת כביכול משהו חיובי, אבל הדבר הזה הוא שלילי במהותו. הכסף הזה הוא כסף שלילי שיכול להפוך להיות חיובי רק אם אתה מחזיר אותו כדי לסגור את המצב השלילי, זה הכול. גם במדיניות פיסקלית כזו או אחרת. אם אתה עושה את זה נכון. אני מסכים איתך שהכנסות סוגרות הוצאות וההפרש הוא הגירעון,

אבל בתוך הדברים הללו אתה כן יכול לומר שבשנתיים שלוש הקרובות, על מנת לסגור את הפער המסוים שנוצר בגלל סיבה כזו או אחרת, אני צריך לקחת חלק מהרווחים הללו ולהשקיע אותם בתרופה הזו,

אז על הנושא הזה אני רוצה לדבר ולחדד, לא סתם ציינתי שבהתאם למדיניות הפיסקלית ובהתאם לחשבונאות הלאומית, ממשלת ישראל מתנהלת בברוטו, הוצאות לחוד והכנסות לחוד. אותם תקבולים, מהפרטת מקרקעי ישראל, ואני מדגיש את המילים הפרטת מקרקעי ישראל, כי המשמעות של שיווק קרקע על ידי רמ״י, היא לקחת נכס שהוא חד פעמי ושכרגע הוא משאב ציבור ולמכור אותו החוצה בשביל להגדיל את היצע הדיור. זו בסופו של דבר המטרה. אבל אותם התקבולים משמשים בסופו של דבר למימון הגירעון, אף אחד מאיתנו לא עושה איזה שהוא דיבידנד עליהם ולא לוקח אותם הביתה. בהתאם לכללים, יש משהו אחד ויחיד שניתן לעשות עם התקבולים האלה וזה לממן את הגירעון. לא להקטין אותו, כי את זה עושות ההכנסות מהמיסים, אבל לממן אותו. ממשלת ישראל, ככל שהיא רוצה להשקיע יותר בתחום הדיור, היא עושה את זה בצד ההוצאה. מה יקרה אם חלילה המחירים יישארו גבוהים? למרות הבלימה שיש עכשיו, והרבה אנשים לא יוכלו להגיע לדירות כי המשכנתאות הן בלתי אפשריות? מה יקרה אז? מה יקרה לצד ההכנסות? מה יקרה להוצאות? ממשלת ישראל לא הסתמכה על התקבולים האלה, אם אנחנו מסתכלים על השנים שקדמו לשנת 2021, היו כאן שנתיים חריגות,

עודף הבעלים, עמד על כמיליארד שקלים בשנה. אני יכול אפילו להקריא: ״עודף הבעלים בשנת 2016 עמד על 0,13, בשנת 2017 עמד על 1.15, בשנת 2018 עמד על 1.1, בשנת 2019 עמד על 1.19 ובשנת 2020 עמד על 0.86. נכון שהיו תקבולים חריגים בשנים 2021 ו-2022, אבל אף אחד לא בנה עליהם בשביל לממן את הגירעון. כן הם הקטינו את הצורך של מדינת ישראל בלהנפיק אג״ח, בטח בתקופה של אחרי הקורונה, שעל מנת להתמודד עם המשבר הזה ההוצאות גדלו באופן חריג וצריך היה לממן אותן. אז ודאי שזה צמצם במובן מסוים את יחס החוב תוצר של מדינת ישראל. מה היחס של חוב תוצר במדינת ישראל? 60%. ברוב מדינות ה- OECD ובמדינות נוספות בעולם זה יחס של 200%. מה מניע אותנו לגירעון כרגע?

אני חושב שזה לא דיון מאקרו על תקציב המדינה, אנחנו צריכים להפריד בין הוצאות והכנסות ואנחנו לא דנים כרגע על תקציב המדינה. יהיה על זה דיון בוועדת כספים בהמשך. יפה להגיד שזה מממן את הגירעון, אבל מדינת ישראל - - - ראול, לא קיבלת את רשות הדיבור, ואנחנו לא מנהלים כרגע דיון מלא על תקציב המדינה. אני כן חושב שהדברים ברורים מאוד בנקודה הזאת. כי פשוט אמרת, בלי ששמת לב, שהייתה קורונה והיו הוצאות גדולות והיו צריכים לטפל בבעיה הזאת. זה לא נובע מצורך, זה שאתה כאילו - - - רגע. אתם באוצר, הייתם מוציאים את מה שהוצאתם בזמנו אם לא הייתה קורונה? לא. הייתה קורונה. יש קורונה בדיור. ולכן ממשלת ישראל משקיעה הרבה מאוד כספים בתחום הדיור. אני אציין גם על כל מיני דברים שנאמרו כאן.

בקורונה יש לי הרבה מאוד ניסיון מהדיונים שהתקיימו שם.

ועל הדברים הללו המדינה באה ויציאה מהקופסה תרתי משמע, ועשתה דברים שעושים במזמן משבר כי אין ברירה. תחשוב מה היה קורה פה כלכלית אם לא היו מטפלים במשבר. אז אין מה לעשות. היום יש משבר דיון, ועליכם לתת את הכלים למשרד השיכון,

כשזה יקרה, לא נאלץ לחפש לכם בהכנסות שום דבר.